בית ספר של החינוך המיוחד בביתר עילית. גם אני קיבלתי פניות בנושא. כל הכבוד לחברת הכנסת מארק שהרימה את הכפפה. בסוף יש פה ילדים. אם כולם במצב קשה, אז אלה בוודאי. את רוצה להציג את הנושא? אני אציג את הנושא. קודם כל תודה רבה גבירתי על הדיון הזה. אני חושבת שזה אחד הדיונים באמת החשובים גם בתקופת הקורונה אבל דווקא בתקופת הקורונה. בימים רגילים אני חושבת שהנושא הזה הוא אחד הנושאים החשובים אבל בתקופת הקורונה הוא מקבל משמעות כפולה ומכופלת. אני כבר אומר בפתח דבריי, לפני פתיחת הדיון הזה, בימים האחרונים קיבלתי לחצים אדירים מכל מיני סוגים, לחצים פוליטיים כאלה ואחרים. הדיון הזה הוא לא נגד אף אחד, הוא בעד הילדים. אנחנו לא נגד אף אחד. אנחנו לא באים לנגוע בחלקתו של אף ראש עיר כזה או אחר. אנחנו מחפשים את טובת הילדים. לגופו של עניין, גבירתי, יש בית ספר לחינוך מיוחד בביתר עילית, שנקרא לב החינוך החסידי. בית הספר הזה פועל משנת 2012. בבית הספר הזה יש 100 תלמידים עם לקויות למידה, הפרעות התנהגות, פיגור ואוטיזם. בית הספר הזה פועל בהצלחה מאוד גדולה. בגלל ההצלחה המאוד גדולה שיש בבית הספר, יש עליו דרישה גם מאוד גדולה מטעם ההורים שיש להם ילדים שלוקים בלקויות האלה. בית הספר קיבל בעבר על ידי משרד החינוך מבנה. אין לנו מושג למה נלקח מחצית מהמבנה למטרות אחרות כאשר מלכתחילה הוקצה המשאב הזה לטובת הילדים בחינוך המיוחד. אני אפילו לא רוצה להיכנס לפן המשפטי שמתנהל בגין אגרה כזו או אגרה אחרת. אני היום באה ואני אומרת דבר מאוד פשוט: יש ילדים עם צרכים מיוחדים. אנחנו כנבחרי ציבור צריכים לדאוג להם. אנחנו מבקשים שכל מי שנוגע בדבר שיבואו וירתמו לטובת הילדים האלה עם מנהל בית הספר שעושה באמת עבודת קודש. אנחנו מצליחים לראות שמדי שנה ילדים שהיו בתוך המסגרת הזו, הצליחו אחר כך להשתלב במסגרות רגילות. זה בית ספר יסודי, אני מבינה. עד 21. הילדים האלה אחר כך מצליחים להגיע ולהשתלב במסגרות רגילות, שזה באמת נתון דרמטי. אנחנו בהחלט רוצים אחר כך לשלב את הילדים האלה בתוך מסגרות רגילות. דבר נוסף, הורה בא להירשם לבית הספר, לא נותנים להם להירשם לבית ספר הזה ומתחילים לזרוק אותם לרמת גן. אני קיבלתי סיפורים מזעזעים, אימא שהבעל שלה נפטר, הילד חולה סרטן, יש לה ילד עם לקות למידה. עכשיו הם רוצים שהיא תסיע אותו לרמת גן. למה האכזריות הזו? יש בית ספר במקום, תנו לה להירשם למקום. גם ככה החיים שלהם כל כך קשים, התמודדות כל כך קשה למשפחה, להורים. באמת אני מדברת אתכם ויש לי באמת צמרמורת בכל הגוף. הם ילדים שגם ככה קשה להם. ההורים כל יום מתמודדים עם התמודדויות מאוד קשות, גם את הקורונה וגם את המצב המשפחתי. אני חושבת שהדיון הזה הוא דיון חשוב. הוא מהותי, הוא דרמטי עבור המשפחות האלה, עבור בית הספר הזה ועבור הילדים האלה. דבר נוסף ואחרון שלדעתי צריך לתת עליו את הדעת. יש מפקחת במשרד החינוך, רות אלמליח, שהיא ממלאת מקום. אני כבר לא מדברת על זה שבמשך שנים אין מפקחת קבועה במשרד החינוך, אין מנהל מחוז שהוא קבוע למגזר הזה. אנחנו מבינים שרות אלמליח לא משתפת פעולה ולטעמי לא רואה את טובת העניין פה ולוקחת שיקולים אחרים. לא אגיד אפילו במילה יותר קיצונית מזה, אבל אני רואה את זה בחומרה רבה שהיא לא משתפת פעולה עם בית ספר שכל כך חשוב ודרמטי. בנוסף, אני מבקשת בעניין של שיבוץ התלמידים, כפי שדיברתי, גבירתי היושבת-ראש, יש חוזר מנכ"ל שמדבר על שיבוץ תלמידים. תשבצו את התלמידים על פי חוזר מנכ"ל. זה פשוט. אנחנו לא צריכים פה להמציא את הגלגל מחדש. יש חוזר מנכ"ל, תיצמדו אליו. תשבצו את התלמידים. אין פה יותר מדי דרמות. הנושא הכי דרמטי שאני חושבת, לא מגיע לילדים האלה. פעם אחת, זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליהם. פעם שנייה, שאנחנו כבני אדם לא ניתן להם את התנאים הראויים שהם יוכלו לבוא בבוקר לבית הספר. אנחנו יודעים מה זה הילדים האלה. הם רואים במסגרת הזו את כל עולמם. שם יש להם את החברים שלהם, שם הם יכולים לצאת לפעילות חברתית שלהם. זה כל עולמם. למה לא לתת להם בניין ראוי? אני במקום ראש העיר ובמקום כל הצוות של משרד החינוך הייתי בונה להם מלון חמישה כוכבים. מגיע להם שיהיה להם מבנה ראוי. מגיע להם שלא יסלקו אותם כל פעם וישימו אותם בקרוואן כזה ובקרוואן אחר. זו המטרה של הדיון הזה, גבירתי. אני מאוד אשמח שבאמת כל הנוגעים בדבר יתנו פה את דעתם גם על שלושת הנושאים שאני העליתי, וגם שבסופו של יום אנחנו נצא מהדיון הזה נשכרים. לא אנחנו, הילדים יצאו נשכרים.

תודה רבה.

תודה, אוסנת,

היוזמה. תודה לגבירתי יושבת-הראש. אני רוצה באמת לשים בצד את כל העניין המשפטי ואת כל העניינים האישיים וכו'. אני חושב שפה במרכז העניינים עומדים ילדים עם צרכים מיוחדים, חינוך מיוחד. אנחנו צריכים לשים את הדגש על המענה המגיע להם ולא משנה מה היה מסביב לאורך שנים, ואני מבין שזה תהליך ארוך טווח שמתנהל. כמובן שזה לא מלחמה מול אף גורם כזה או אחר. אנחנו מדברים נטו לטובת אותם ילדים. בשונה מאוסנת, אני חושב שכן הייתי עושה את ההפרדה בין הרשות לבין המשרד. אני חושב שהמשרד ובוודאי הפיקוח עושה את העבודה המוטלת עליו. הייתי שמח לקבל יותר מצד העירייה, מה הסיבות שלא נותנים להם את חלק מהבניין או שמעבירים אותם לקרוואנים כאלה או אחרים, כי מצד הפיקוח ממה שאני מכיר את הפיקוח משנים שעברו מפרויקטים שאני עברתי, אני חושב שהפיקוח עושה עבודה נהדרת. נכון שקיימת בעיה לגבי המינוי הקבוע של המחוז, אבל אני לא יודע אם היא קשורה לעצם הבעיה. הזכרת אותה והיא חשובה, אבל אני לא יודע אם היא קשורה לעצם הבעיה. אני חושב שעצם הבעיה כרגע נמצאת באגף החינוך העירוני ופחות במשרד החינוך. הייתי שמח כן לקבל התייחסות גם ממשרד החינוך, להבין למה הדבר הזה הולך ומתדרדר משנה לשנה. אוקיי. אני רואה שמהעירייה יש לנו פה רק את היועץ המשפטי. חבל מאוד. גבירתי היושבת-ראש, זה מוכיח לנו שכנראה עיריית ביתר עילית, פשוט זה לא מעניין אותה. זה לא מעניין אותה לראות מה קורה עם הילדים האלה. כיוון שהדברים שנאמרים פה הם די חריפים, אני חוזרת בי מכוונתי להתחיל עם משרד החינוך ואני אבקש להתחיל עם עיריית ביתר עילית. עו"ד עדי הדר, יועץ משפטי לעיריית ביתר עילית,

כן, אני פה אתכם. שלום. תראו, אני יכול להתייחס באמת רק לנושאים המשפטיים שהתבקשתי להתייחס אליהם. התמונה שמוצגת כאן היא מעט חלקית.

אין שום מחלוקת לגבי הצרכים של ילדי החינוך המיוחד. בזה בכלל אנחנו לא חולקים ואמרנו בכל הדיונים שאכן יש לטפל בהם. השאלה על מי מונחת האחריות ובאיזה אופן. בנושא הזה יש בעצם פרשה שנטענת כבר במשך מספר שנים, פרשה בעיקר כספית, מחלוקת כספית בין העמותה לבין העירייה. ראשיתה בעצם בעתירה לבג"ץ שהגישה אותה עמותה כנגד העירייה בשנת 2018, והעתירה נדחתה. בית המשפט העליון בשבטו כבג"ץ אמר שהוא לא יתייחס ולא בעצם ידון בנושא הזה של החוב הכספי. בעקבות אותה עתירה העירייה ביקשה לבדוק את הטענות הכספיות שאותה עמותה פעלה כלפיה, ולכן היא שכרה רואה חשבון מיוחד שיסקור את המצב של העמותה. למה זה רלוונטי, אדוני היועץ המשפטי? מה זה רלוונטי הסכסוך המשפטי? אם יש לך סכסוך משפטי, הוא מתברר במגרש המתאים. אני רק רוצה לחדד שהעירייה בסופו של דבר צריכה להתנהל על פי הנחיות בין היתר של משרד הפנים. על פי משרד הפנים יש נוהל הקצאות. מדובר פה על נכס עירוני, על קרקע עירונית שיכולה להיות מוקצה להרבה מאוד עמותות, כמו שעיריית ביתר עילית ואחרות עושות, עמותות שמטפלות ועושות דברים נפלאים. בין היתר יש את העמותה הזאת שעושה את הדברים הנפלאים שלה, לכן נשכר אותו רואה חשבון. בעבודה שלו התגלו מספר חשדות לאי סדרים לכאורה. אותו רואה חשבון הוציא דוח והוא פנה לאותה עמותה בבקשה למספר רב של הבהרות. אני מבינה שיש לנו פה שתי סוגיות. סוגיה אחת זה הסכסוך המשפטי והכספי והטענות לאי סדרים אל מול העמותה, והסוגיה השנייה זה הקצאת מבנה ומענה לצרכי הילדים. אתה חושב ששתי הסוגיות קשורות אחת בשנייה? אני גם מנסה להבין את עמדתך.

קודם כל מדובר בהסכם משנת 2016 שלפיו הוקצתה לעמותה קרקע עירונית למשך חמש שנים. ההסכם הזה פקע באוגוסט. עוד לפני כן התגלו אי סדרים והעמותה התבקשה לתת הבהרות, וזה על פי נוהל הקצאות של מבני ציבור בכל הארץ. אותה עמותה לא שיתפה פעולה והתחמקה ממתן הבהרות. לא באו לפנות ולא ביטלו את ההסכם, אלא ההסכם פקע כי פשוט נגמר המועד שלו. עוד לפני כן פנתה העירייה ואמרה לעמותה,

ההסכם פוקע ועליכם לפנות. הנכס שם דרוש להקצאה עירונית לבנייה אחרת. אותה עמותה לא ביקשה הקצאה במקום אחר. הם בעצם רצו לכפות את עצמם. אני מדבר על עמותה, לא הילדים חלילה. העמותה רצתה לכפות את עצמה על העירייה. העמותה לא קשורה לילדים? הילדים לא באים בבוקר? לאן הם באים, לא לעמותה? יש פה עסקה שכפופה לפרוצדורות ונהלים והיא לא יכולה לפעול אחרת. אתם צריכים גם להבין את הנושא הזה. יש הרבה מאוד עמותות בעיר והרבה מאוד צרכים, רחמנא ליצלן. זאת רק אחת מהבעיות. העמותה הזאת, אני יכול רק לתת לכם דוגמאות על אי הסדרים שהתגלו. מדובר פה בכספים שמועברים ממשרד החינוך, תקצובים - - - אתה לוקח את הכול רק לרמה הכספית.

אני מבקשת ממך שתתייחס לשתי נקודות. נקודה אחת זה עניין המבנה, ונקודה שנייה, אני מבקשת לשמוע האם עיריית ביתר עילית מונעת מילדים לבוא ולהירשם לתוך בית הספר הזה ועושים להם שיבוץ ברמת גן, עושים להם שיבוץ בגבעתיים? האמירות האלה הן לא קשורות לנושא המשפטי אבל הנושא המשפטי גם כן חייב

אותה עמותה יכלה כבר במשך שנתיים, שהיא ידעה שיש בעיות, לדאוג לנושא הזה, אבל היא לא דאגה לנושא הזה. אם אני מסכמת את מה שאתה אומר,

ההסכם של ההקצאה של המבנה פקע באוגוסט, העמותה לא הגישה בקשה לחידוש ולפיכך לא הוקצה לה מבנה. היא הגישה בקשה להארכת ההסכם. אותה בקשה הוגשה אמנם ללא מסמכים נדרשים אבל עדיין אותו נכס לא יכול להיות מוקצה להמשך, כי הוא דרוש לצורך עירוני אחר. הם יכלו לבקש הקצאה במקום אחר. אף אחד לא מנע מהם. את זה הם לא עשו. יש הסכם שנחתם ב-13 ביולי 2017. אתה מכיר את ההסכם הזה? כן, בעקבות העתירה בבג"ץ?

הסכם רשות שימוש במבנה. אני מכיר מ-2016. אז אני אומרת לך שב-2017 יש הסכם רשות שימוש במבנה. לכמה שנים? יש מגרשים שונים. אני מדבר על אחד מהמגרשים. תודה. אולי כדאי שאני אציג? כן, קדימה. בית הספר היה בשני אתרים שונים של קרוואנים, כאשר חלק מהכיתות ב-2017 הועברו למבנה לחינוך מיוחד, מבנה ייעודי לחינוך מיוחד שניבנה על ידי ובכספי משרד החינוך לצורך החינוך המיוחד. חלק מהכיתות נשארו בקרוואנים, ששם יש הקצאה שהתחילה ב-2016 והסתיימה בסוף שנת הלימודים האחרונה,

אנחנו הגשנו בקשה להקצאה במרץ 2019, שנה וחצי לפני תום המועד. לקרוואנים האלו או בכלל? גם לקרוואנים. הבניין, יש לו קרוואנים עד סוף שנת לימודים תשפ"ב, אז יש לנו כאילו זמן. אני תיכף גם אגיד משפט על זה. ההקצאה עבור הקרוואנים, היות וידענו שיש קונפליקט עם העירייה על אגרות תלמידי חוץ והיות וידעתי שהם יעשו קצת משחקים, הגשנו את הבקשה במרץ 2019, שנה וחצי לפני תום מועד ההקצאה. יש לי כאן מייל, אני מחזיק אותו, אני יכול גם להראות אותו לגבירתי,

"כל הכבוד בסדר של הגשת המסמכים". חסרים שני מסמכים, אחד זה איזשהו תצהיר ששלחנו יום למוחרת. ו-"2. המלצה ממחלקת חינוך", בניגוד למה שאדוני העורך דין אומר. כל המסמכים הוגשו למעט המלצה ממחלקת חינוך, שזה לא משהו שאני יודע להביא,

אז בואו נניח את זה בצד. אני רק רוצה להבין, כשביקשתם הקצאה, ביקשתם הקצאה דווקא למקום הזה או הקצאה בכלל למבנה עירוני? אני מבקש הארכת הקצאה בהנחה שלא אמורה להיות בעיה. אילו ידעתי שיש איזושהי בעיה עם ההקצאה, שאנחנו לא נקבל בגלל סיבה אובייקטיבית, תגיד לי היום, אם אני עכשיו מגיש הקצאה, אתה מקדם אותה? מה זה הסיפורים האלה? אין לי בעיה להגיש בקשת הקצאה. אני הגשתי בדיוק לפי הנוהל עם כל המסמכים הנדרשים לפי מה שכתוב פה מאגף הנכסים, למעט שני מסמכים שאחד כמו שאמרתי, הוגש יום למוחרת, והשני, המלצה ממחלקת חינוך. עו"ד הדר, אתה מכיר את מה שהוא אומר? כן. אותם הנתונים שמסרו לי מאגף הנכסים זה שאחד מדוחות מאזן הבוחן מ-2018 לא היה מלא, אבל זה לא העניין. העניין הוא שבאותו נכס לא ניתן להמשיך את ההקצאה כי הנכס דרוש לעירייה לבינוי - - - סליחה ידידי, אם משהו לא בסדר, שולחים לי בקשה. יש לי עשרות פניות לעירייה, מה קורה עם ההקצאה, מה קורה עם ההקצאה ומה קורה עם ההקצאה? כמעט בכל המקרים ללא התייחסות. יש טענה? שולחים לי שאלה ואני מתקן. אני הרי רוצה את ההקצאה. סליחה, אתה מטעה. גם במהלך השימוע שנערך בספטמבר, טען יו"ר העמותה או מנהל העמותה שהוא יודע שבאותו מעמד שהוא הגיש את המסמכים, אמרו לו שלא ניתן להמשיך את ההקצאה באותו נכס. זה מסמכים שאני קורא מפרוטוקול השימוע שלפניי, אז אני לא יודע מה אתה אומר ומה קיים. יש פה שני דברים. הנכס עצמו לא יכול להיות מופעל להמשך - - - . יש פה עוד בעיה מאוד מהותית. יש בעיה לפי נוהל ההקצאות בכלל לתת לה הקצאות עד שהיא לא תיתן הבהרות שמבקשים ממנה כבר קרוב לשנתיים. יש פה באמת חשדות. אני לא רוצה להיכנס פה להיבטים המשפטיים, איזה חשדות בכספים מופנים כלפיה, אבל עד שהיא לא מבהירה את הדברים וסותרת את הדברים האלה, והיא מתחמקת מזה במשך שנה וחצי, לפחות מאז שפנו אליה באפריל 2019, מכתבים ופניות של רואה חשבון ושלנו. זאת אומרת העירייה אומרת, אנחנו לא רוצים לתת להם בגלל שאתם לוקים באי סדרים. אפילו בשימוע שנערך להם בעקבות הפרת ההסכם באוגוסט, הם לא סיפקו את התשובות לכל המסמכים שהם מכירים כבר במשך שנה וחצי.

אני לא קיבלתי מכם שום מכתב על השימוע הזה למרות שהוא היה לפני חודשיים. על מה אתה מדבר? אני ביקשתי פרוטוקול. לא קיבלתי אותו. גם את דוח הביקורת אנחנו קיבלנו כתשובה לבית המשפט. מעולם לא קיבלנו אותו. לא ביקשתם להגיב עליו. על מה אתם מדברים? יש דוח חמור שאתם מכירים אותו היטב מ-2017. איזה דוח חמור? מה דוח חמור? משרד החינוך בדק את כל הדוח החמור הזה. עמיחי גבאי. אני מלווה את אלחנן כמה חודשים בתהליך הזה. אני לומד את החומר הזה גם בפן המשפטי שלו וגם בפן המעשי. אני כן חושב שאנשים פה קצת לא הבינו. יש שני אתרים. יש מבנה שהוא בית ספר אזורי לחינוך מיוחד, שזה בניין שכולו נועד לחינוך מיוחד. העירייה משתמשת בבניין הזה בצורה לא חוקית כי זה בית ספר אזורי לחינוך מיוחד שניבנה מכספי משרד החינוך. חצי מהמבנה, משתמשים איתו היום לחינוך רגיל, שזה לא הייעוד שלו, ובחצי השני,

זה החוזה שדיברת עליו שנחתם בשנת 2017, ועדיין החוזה בתוקף ועדיין זה מבנה שכרגע נותנים לילדים להשתמש בו. יש אתר קרוואנים שהעירייה השתמשה בו ואמרה לאלחנן,

אנחנו רוצים לקחת את מי שיותר מקורב פוליטית שיהיה שם בחצי מבנה השני, שלא כדין ולא על פי חוק, ונשים אותך בחצי השני באתר קרוואנים. בצורה הפשוטה של הדברים. מה שבא ואומר אדון עורך הדין, הוא בא ואומר דבר כזה בצורה מאוד פשוטה: באתר קרוואנים לא אישרנו את ההקצאה. אנחנו לא אישרנו כי אנחנו רצינו לבנות שם. כרגע באותו אתר אם מישהו ילך לראות את זה, יש עוד בית ספר בצמוד. אף אחד לא בונה שם וזה סיפורי סבתא. לא, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, לא אישרנו בגלל שיש אי סדרים כספיים. הם אומרים דבר אחד, כותבים מכתב אחר. זה לא מה שכתוב. משרד החינוך שילם כסף, מדינת ישראל, כבית ספר אזורי, לא בית ספר של ביתר עילית, וזה המבנה הזה. כשאתה אומר משרד החינוך, מי הפונקציה במשרד? מי שאחראי על הבינוי. אשמח לשמוע התייחסות של המשרד. אולי המפקחת יכולה לתת לנו תשובה לזה, אז אולי כדאי להעלות בזום את המפקחת. רות אלמליח, ממלאת מקום מנהלת מינהל חינוך חרדי. אני אעשה קצת סדר. קודם כל, אני לא מפקחת של בית הספר. אני ממלא מקום של מנהל מחוז חרדי. זה כדי לעשות סדר. יש מפקחת קבועה, סטטוטורית, עם כל מה שנדרש ממנה, בשם אפרת בן צור. היא המפקחת שמלווה את בית הספר. גברת אלמליח, סליחה שהורדנו אותך בדרגה. אנחנו מתנצלים. את מ"מ מנהלת המחוז. רק לגופו של עניין, אנחנו נשמח לקבל תשובות. סליחה, אני רוצה גם לזה להתייחס. לא לשם כך אמרתי את זה, כי אין כאן ממלא מקום שממלא מקום. אני רציתי לשים את מקומה של המפקחת בכבודה, לא קשור הורדת או לא הורדת. בואי נתייחס למהות. בואי נתייחס לילדים שאין להם בתי ספר. הייתה כאן התייחסות לעניין הזה. אני רוצה לומר באופן חד משמעי כדי לעשות לכם סדר שתבינו פשוט. יש מפקחת של החינוך המיוחד, מפקחת לכל דבר ועניין שנבחרה במכרז, מפקחת שהיא כבר כמה שנים. תגידי, זה הדיון שלנו? לא, לא, אני רק אומרת. עזבי אותך מהגדרות. בואי תיתני פתרון לילדים האלה. יש מפקחת בבית הספר עם כל מה שנדרש ממפקחת. זה האנשים שמטפלים בילדים. מה שמעניין אותה כבר חצי שעה זה רק הכותרת. כמו שאמרתם קודם, באמת מה שחשוב לנו זה באמת טובת הילדים ורווחתם, ובשביל זה אנחנו נמצאים כאן. זה ימים ולילות, זה לא משהו של מה בכך, וגם הבעלות יודעת כמה השקענו בבית הספר. אנחנו שנים מלווים את בית הספר. גם הפיקוח מלווה את בית הספר ובאמת מאוד מעריך את העבודה ואת הדברים שנעשים לטובת התלמידים. עלו כאן כמה וכמה נושאים שקשורים אל המשרד,

להתנהלות של בית הספר ואיך אנחנו בעצם פותחים בית ספר, אז אתן לכם קצת סקירה על מה שקורה, כי גם הטענה הזאת הייתה כאן. יש לנו בביתר ארבעה בתי ספר לחינוך מיוחד, שניים שקמו עוד לפני לב החינוך החסידי ואחד שקם אחריו. כל בתי הספר כמובן נפתחו יחד עם האגף לחינוך מיוחד על פי נוהל ועל פי כללים ועל פי באמת מה שנדרש,

לטובת הילדים, לטובת אותם תלמידים. יש כאן הערה שאני רוצה לומר. אין לי מושג מה זה נקרא בית ספר אזורי. אני לא מכירה בית ספר כזה. אין לנו דבר כזה בית ספר אזורי. כל בתי הספר כאן הם בתי ספר לחינוך מיוחד. יותר ויותר אנחנו רואים מרשויות, כי נפתחים יותר ויותר בתי ספר, שבאמת הם רוצים לתת מענה בתוך הרשות עצמה. אז זה קודם כל. אני לא מכירה שם כזה, בית ספר אזורי. יש בית ספר חינוך מיוחד שהוא בית הספר שבעצם נותן שירות לילדים בחינוך המיוחד על פי אותם נהלים, על פי אותו קו מנחה של תפקודים, לקויות וכו'. כמובן הכול כאן בכפוף להנחיות של אגף חינוך מיוחד במשרד. מה שאני רוצה לומר, עוד נושא שדיברתם עליו, נושא השיבוץ. בדרך כלל אנחנו מאוד משתדלים שהשיבוץ יהיה בתוך הרשות, תלמידים שמתאימים, כל אחד על פי תפקוד, כמובן שלב גיל. אנחנו לא מאפשרים כיתות עם כל כך הרבה שלבי גיל באותה כיתה. בודקים ממש ילד-ילד. גם המפקחת מכירה ילד-ילד, ילדה-ילדה ובאמת את הצרכים הייחודיים של כל ילד. על פי זה נעשה שיבוץ בוועדת שיבוץ, שבעצם השיבוץ הוא בסמכות ובאחריות של הרשות. השאלה היא האם יש ילדים שהם מתוך ביתר עילית והם מבקשים נגיד להירשם לבית ספר הזה, אתם מונעים את זה או לא? ממש לא. אולי אני אתן לך דוגמא אחת ואז תגידי לי אם זה ממש לא וממש כן? אז אני אומרת לך בוודאות, ממש לא. יש את המפקחת והכול לפי הצורך. בואי אני אתן לך דוגמא אחת של ילד אחד שביקש להירשם לבית הספר - - - אני מבקשת לא לומר שם של ילד. תגידי את המקרה. חברת הכנסת מארק, תיתני בבקשה ראשי תיבות. לא לומר שמות, אני מאוד מבקשת. ראשי תיבות, בבקשה. בלי ראשי תיבות. תספרי את הסיטואציה, אנחנו ודאי מכירים. אנחנו ניתן לך את התשובה לסיטואציה. לא שמות ולא ראשי תיבות. הייתה פנייה של אימא שהאבא נפטר ויש ילד בבית שהוא חולה סרטן, שביקשה להירשם לתוך בית הספר הזה ואתם אמרתם,

לכי תלמדי ברמת גן. טוב, אז אני רוצה באמת שאפרת בן צור, היא מלווה ילד-ילד. היא יודעת בדיוק על מה מדובר. היא גם יודעת בדיוק מה השם של הילד והיא תגיב לעניין הזה. בבקשה, אפרת. אפרת, את המפקחת המדוברת, נכון? כן. שלום וברכה, אני מפקחת חינוך מיוחד באזור עוטף ירושלים, בין היתר ברשות ביתר, מפקחת ישירה של בית ספר לב החינוך החסידי. לפני שאנחנו נתייחס לילד הספציפי, חשוב לי באמת לתת את הסקירה על ההתנהלות המסודרת והמכוונת לנהלי המשרד בנושא השיבוצים.

אין רשות שעובדת בצורה שונה מהדרך הזאת, לא לפחות מה שאני מכירה.

הוועדה כוללת מספר חברים, את הפיקוח,

רק שנייה אחת, ברשותך, תני לי לסיים.

השאלה שלך מתייחסת כאן לשתי סוגיות שחייבים להבהיר אותן. סוגיה אחת זה סוגיית השיבוץ המרוחק. עזבי את השיבוץ המרוחק. הילד הספציפי, אם אנחנו מתכוונים לאותו ילד, והמשפחה שלו היא באמת מרוכבת ובאמת סיפור מאוד נוגע ללב. הוא ילד שלומד הרבה מאוד שנים בבית ספר קיים בתוך ביתר. הילד הזה משובץ בבית ספר הזה ואמור להמשיך ללמוד בתוך בית הספר שבו למד - - - תעצרי רגע את דף המסרים שלך. אפרת, תקשיבי, זה לא אשמתך אבל יש לנו בעיית תקשורת קשה ולכן אנחנו לא מצליחים לנהל דיאלוג אלא זה מונולוגים, וזה לא מוצלח. חברת הכנסת מארק רוצה לשאול אותך. תגידי לי רק אם את שומעת אותה, קודם כל. את שומעת אותי? אני שומעת. אני שואלת שאלה. את אומרת שאין בכלל דבר כזה. מי שרוצה להירשם, נרשם. הילד הספציפי הזה שאת מדברת עליו ושאת מכירה את המקרה שלו וכו', הוא יכול היום להירשם לבית ספר הזה? הוא לא יכול מסיבה מאוד מקצועית. מה הסיבה המקצועית? מסיבה שקיבלה - - - בוועדת ערר של המחוז. הדיון הזה נבחן בוועדת ערר ויש לנו אסמכתא שמגבה את ההחלטה המקצועית - - -.

יש לך בית ספר לחינוך מיוחד וביישוב ביתר עילית. את אומרת שהילד הזה לא יכול להירשם לאף אחד מארבעת בתי הספר לחינוך מיוחד בביתר? לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהילד הזה לומד ולמד כל השנים בתוך אחד מארבעת בתי הספר שקיימים בביתר, והוא אמור להמשיך ללמוד בבית ספר הזה. הוא לא רוצה. המשפחה שלו לא רוצה. הם רוצים עכשיו בבית הספר הזה. את יכולה למנוע ממנו את זה? זה מה שאני שואלת. מה כל כך מסורבל? הוא רוצה להירשם לבית הספר הזה. עניתי על זה שהבקשה הוגשה לשיבוץ. הבקשה הזאת נשללה מטעמים מקצועיים. הדיון וההחלטה של ועדת השיבוץ נבחנה בוועדת ערר. ועדת ערר נתנה גיבוי להחלטה של ועדת השיבוץ, לכן הילד הזה לא יכול לבצע את הרישום בבית ספר לב החינוך החסידי.

הם מונעים מילדים להירשם שם. המניעה הזאת להירשם בבתי ספר, היא תחסל את המפעל הזה ואז מה יקרה? יקרה מצב שילדים לומדים בבתי ספר שהעירייה - - - חברת הכנסת מארק טוענת טענה מאוד מאוד חריפה. אני לא חושבת שאת הכתובת אליה. הטענה היא כזו, שיש פה מניעה מכוונת. במקרה הספציפי את אומרת, יש לך אסמכתאות שזה עבר ועדת ערר ויש פה שיקול מקצועי, אבל אני מבינה שבית הספר טוען שנמנע מילדים להירשם אליו כדרך בעצם לייבש אותו. אני יכול אם אפשר לחדד? כן, אתה יכול לחדד. בואו נעשה סדר. יש פה דרג פוליטי שזה בתוך הרשות, ויש דרג מקצועי שהוא במשרד החינוך. באופן טבעי אמור להיות ביניהם איזשהו מתח. זה מה שאמור להיות באופן בריא. מה שקורה כעת, והדברים נאמרו פעם אחר פעם ללא מעט הורים, והם יעידו על זה והם מעידים על זה וגם חלק מהדברים מופיעים במיילים. העירייה קיבלה החלטה אסטרטגית לחסל את בית הספר. הדברים, אגב, גם פורסמו בתקשורת. אומר לי מנהל אגף חינוך שבמידה ואתה תגיש תביעה נגד עיריית ביתר, אנחנו נדאג לחסל אותך, בצורה מאוד מאוד ברורה, כמו שעשינו לבית ספר אחר, והוא מזכיר את שמו של בית הספר. הוא אומר, הנה, שם יש היום רק כיתה ד'. זה היה לפני כמה שנים. אומר ראש העיר להורים, אנחנו לשם לא מוכנים לתת שיבוצים. בצורה ברורה ופשוטה. זה לא איזשהו סוד.

היה לפחות פעמיים שהוא גם אמר את זה בפומבי בכנס בחירות. אבל אני הבנתי מהייעוץ המשפטי פה שהסיבה היא הסיפור של הטענות על אי הסדרים אצלכם. אני לא חושבת שזה תלוי אחד בשני, תהלה. אני לא מכירה את הפרטים. גבירתי, האמיני לי שאני אענה דבר-דבר. העירייה שכרה איזשהו רואה חשבון שיום אחד הגיע, נכנס פתאום, אמר שהוא עושה ביקורת פתע. אין לי מושג עם מי הוא דיבר. הוא טוען שהוא קיבל כל מיני תשובות. הוא אמר, אגב, שהוא לא ראה מטבח טיפולי. זה אחד מהדברים ששאלו אותי בשימוע. שאלתי את עורך הדין הנכבד האם הוא יודע מה זה מטבח טיפולי, אז הוא אמר לי שהוא לא יודע מה זה. הרואה חשבון שלך כן יודע מה זה מטבח טיפולי? גם הוא לא יודע מה זה, אז איך הוא בודק מטבח טיפולי? גבירתי היושבת-ראש, מה שאנחנו מבינים בסיפור פה, זה התנכלות מכוונת. עזבו את הפוליטיקה. אני אומרת את זה לכל מי שנמצא בזום ואם הוא שומע או לא שומע, כולל המפקחת וכולל מנהלת המחוז וכולם. יש פה ילדים. אני חושב שצריך להפריד בין ההתנהלות העירונית לבין ההתנהלות של הגוף המפקח. לדעתי הגוף המפקח שהוא משרד החינוך,

אני לא יודע מקרה ספציפי וכמה מקרים שאנחנו נביא, הוא יענה מסיבה כזאת מקצועית או אחרת על העניין הזה של השיבוץ. אני אומר, בואו נתמקד על הדבר העירוני. אם באמת מדובר בהתנכלות מכוונת, בואו נדבר עם הגוף הרלוונטי. אנחנו מדברים פה עם המפקחת שלא יכולה לתת לנו שום מענה בעניין ההקצאה. אנחנו טוחנים חול.

מי שהיה צריך להיות פה זה ראש העיר, לא יועץ משפטי. לכן אני אומר, צריך להפריד. אנחנו נופלים על אפרת.

כי בסוף יש משרד פנים במדינה הזאת. איתנו אמור להיות עידו צפניק, מנהל תחום שלטון מקומי, מחוז יהודה ושומרון. האם אתה איתנו? כן, אני אתכם. יש פה טענות חריפות על התנכלות של עירייה לבית ספר מטעמים לא ענייניים. אני שומע את הטענות, הן באמת טענות קשות, רק הן לא בתחום הטיפול של משרד הפנים אלא הן של משרד החינוך.

מאשרים את ההקצאות של הרשויות הציבוריות שהן בתחום המחוז, לצרכי ציבור, בין השאר לצרכי חינוך, זה נכון. אני מבין שאת המבנה הזה, אנחנו אישרנו לו הקצאה לפני מספר שנים. ההקצאה שלו פגה. כרגע אין הקצאה חדשה וגם זה לא הדיון. הדיון פה הוא על היבטים פוליטיים-חינוכיים ולא קשורים למשרד הפנים, ואין לנו גם סמכות לבדוק את העניינים מהסוג הזה, אז אין לי כל כך איך לתרום בנושא הזה. מבחינתכם אפשר להמשיך את ההקצאה הקיימת כי אין הקצאה חדשה,

זה לא נכון. ההקצאה כרוכה בחוזה, שאנחנו מבינים שהוא פג. ברגע שהעסק הזה הסתיים, צריכה להיות הקצאה חדשה. אם יש אופציה להארכה, ניתן לממש אותה. אנחנו מבינים שהארכה לא מומשה או שלא הייתה מלכתחילה. החוזה פג וככל שמתבקש לאשר הקצאה חדשה, אנחנו נבחן אותה מחדש. אנחנו מבינים שלרשות כרגע יש צורך במיקום הזה לצרכים ציבוריים אחרים. אנחנו לא בודקים את ענייני המדיניות של הרשות, אנחנו רק בודקים אם ההקצאה היא לצורך שמבחינה תכנונית ניתן להקצות אותו. אם זה מבנה שמיועד לשמש כחינוך ורוצה להשתמש בזה עמותת חינוך, אז אנחנו נאשר את זה בהנחה שהפרסום היה כדין וכו'. מה אמור לעשות גוף שמרגיש שעירייה מתנכלת לו מטעמים לא עניינים? אל מי הוא הולך? כתובת אחת שלו זה בית המשפט. כתובת אחת שלהם זה משרד חינוכי, זה משרד החינוך. זה שווה דיון נוסף.

טוב, אני מבינה. רחלי אברמזון, מנהלת אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך,

שאת מכירה את הסיפור וחשופה אליו. שלום לכולם, תודה.

אתייחס באופן כללי ואחרי זה אני אתייחס גם נקודתית למקרה. קודם כל אני רוצה לומר שבאמת יש לנו הערכה מלאה גם לעמותות שמנהלות היום את בתי הספר גם בביתר עילית וגם במקומות אחרים. יש באמת עשייה נרחבת ומשמעותית מאוד. אני כן רוצה להתייחס לגבי הנושא הזה של השיבוץ כי הוא כל הזמן עלה. שאלו קודם האם הילד יכול ללכת ולהירשם לבית הספר, אז אני רוצה לומר שגם במסגרת התיקון לחוק אנחנו אפשרנו להורה לבחור את סוג המסגרת עבור הילד שלו. אנחנו לא נתנו עדיין להורה את היכולת להגיד,

אני רוצה את בית הספר הזה וזהו, ולא מעניין אותי שום דבר, ולמה זה? בדיוק בגלל הראיה הכללית הרחבה יותר. בדרך כלל כשאנחנו נטפל או נתייחס לאיזשהו מקום שאומר, משבצים תלמידים, יש רשות מקומית. הילדים גרים בבית ולכן האחריות על השיבוץ היא של הרשות המקומית. הדיון הזה פשוט עקר. איפה מנהל אגף החינוך?

בעצם התחושה שלנו שבלי רשות מקומית הדיון הזה הוא עקר. ולכן אני חושבת שזה ממש ממש כך. העובדה היא שאנחנו אפשרנו גם את פתיחת בית הספר הלב החסידי. לא הייתה לנו עם זה בעיה ברגע שזיהינו צורך. אגב, אני רוצה לומר, גם נכון להיום הם בית הספר שמונה הכי הרבה תלמידים ברשות

כך שעם 96 תלמידים כשיש בתי ספר אחרים שעומדים על 42 45, אז אני עוד לא כל כך יודעת איפה לא מאפשרים את השיבוץ. אני באמת חושבת ואני מאמינה שאם מגיעים למקום כזה, השיח צריך להיות בין רשות לבעלות. אין לנו בעיה להיות גשר בהקשבה. אין לנו בעיה ששני הצדדים יפנו למשרד החינוך. אני יושבת לא פעם ולא פעמיים כדי לנסות להבין, אבל אני מאוד מאמינה שבסוף זה שיח שצריך להיות בתוך הבית. אני מאוד מסכימה איתך שזה שיח שצריך להתנהל בתוך הבית, אבל היות ואנחנו מבינים שבתוך הבית יהיה מאוד קשה לנהל את השיח הזה, לכן אנחנו גם פונים לגורמי חוץ. אני חושבת שהדיון הזה בהחלט עקר אם הרשות המקומית בכלל לא נמצאת כאן, ולכן אני בהחלט חושבת שיש מקום, גבירתי היושבת-ראש, לנהל פה דיון נוסף כשהרשות המקומית תהיה חלק אינטגרלי מתוך הסיפור פה, כולל מנהל מחלקת החינוך, כולל כל מי שנוגע בדבר. אוקיי, נראה לי שזה החלטה ראשונה. יצטרך להיות דיון מעקב.

מנהל היחידה לחינוך מיוחד של עיריית ביתר, נרשם לדיון. אני ביקשתי להעלות אותו לזום.

לא כתוב לי שהוא פה. הנה, הוא נמצא. יש אפשרות לפני כן להעלות את הסרטון עם מנהל אגף החינוך? אנחנו טענו כאן טענות ואני רוצה להוכיח אותן. אנחנו מאמינים לכם וגם אנחנו לא איזה אינסטנציה שופטת פה. אין בפנינו גם את העירייה. הדברים שם ידברו בעד עצמם. זה סרטון של שתי דקות, אם אני לא טועה, וזה מדבר בעד עצמו. אני רוצה לומר דבר אחד. אנחנו לא טריבונל שיפוטי כאן ואנחנו לא צריכים להכריע, אבל מה שכן אמור להיות לנגד עינינו זה הילדים האלה, אותם ילדי חינוך מיוחד מביתר עילית. זה ממש התנכלות. זה קשה, זה לא קל ולנסוע למקומות אחרים במקום לקבל את השירות. צריכות להיות סיבות טובות מאוד שהם לא יקבלו את זה בביתר עילית.

לא שופט, אבל יש פה תחושה שעולה, שיש פה דברים שהם נגועים באינטרסים אחרים. לא אינטרסים מקצועיים, לא אינטרסים שהילדים הם העיקר פה אלא אינטרסים אחרים, כל מיני מתיחויות פוליטיות כאלה ואחרות, וזה לא יכול להיות שזה יהיה המצב. זה בסוף בא על חשבון הילדים. אסור שאנחנו כאן בכנסת בוועדת החינוך ניתן לדבר הזה לקרות. על זה אנחנו צריכים לעמוד. האם מאיר קליין איתנו? לא איתנו. מנהל אגף החינוך אמר לי בצורה מאוד ברורה, אם תתבע בבית משפט - - - . אגב, אנחנו מדברים על חוב של קרוב ל-4 מיליון שקל. זה לא משהו קטן. חוב של העירייה כלפי - - - של העירייה כלפינו לפי חוזר מנכ"ל, שזה עוד נושא למה משרד החינוך לא מתערב, שיש לזה מחיר כמובן. חוב של למעלה מ-4 מיליון שקל. אגב, גם לי זכות חוקית לוותר על זה. הוא אמר לי, אם אתה תתבע, אנחנו נדאג לסגור אותך. הדברים מתועדים ופורסמו.

זה רעיון לא רע. לפי דעתי הוא יזכה גם לרוב. בכל מקרה אנחנו נקיים דיון המשך. אנחנו מצפים מנציגי הרשות להגיע. מדובר בסופו של דבר ב-250 ילדים החלשים ביותר שישנם. את המאבקים הפוליטיים אי אפשר לעשות על הגב שלהם ואנחנו רוצים לקבל תשובה מה הולך לקרות איתם. התשובות האלה לא יכולות להתגלגל לפתחו של משרד החינוך ולמחוז, שאנחנו מאמינים למפקחת ולממלאת מקום של מנהלת המחוז שהם באמת עושים את כל השיקולים המקצועיים. סליחה גבירתי יושבת-הראש, ברשותך. לוועדה לצערי אין לא דרך לחייב אותם לבוא ולא סנקציות להטיל עליהם, אבל הוועדה יכולה לפנות לשר הפנים. לשר הפנים יש דרכים רבות. אז היה פה משרד הפנים והם אמרו שזה משרד החינוך. חברת הכנסת מארק, יוזמת הדיון, ברשותך, אני רוצה להציע דבר. אם הרשות מסרבת לשתף פעולה עם הוועדה, גם משרד החינוך יכול להגיד, מאה אחוז, אני מונע מכם את החלק שלי בתקציבי החינוך עד שלא תפתרו את הבעיה. זה דבר שכן משרד החינוך יכול לעשות, אבל על אחת כמה וכמה לשר הפנים יש סמכות על רשות מקומית באשר היא רשות מקומית. אני חושבת שהוועדה צריכה לדרוש גם משר החינוך וגם משר הפנים להפעיל את הכוח שלנו כוועדה אין, על הרשות הזאת בשביל לפחות במינימום לדרוש לקבל ממנה תשובות, לא כל שכן, לקבל ממנה פתרון לסוגיה.

שיבוץ תלמידים זה כן עניין של משרד החינוך לפי מה שכתוב בחוזר מנכ"ל. בסדר, אבל אתם טוענים שיש פה התעמרות של רשות בעמותה. צריך מישהו שיש לו סמכות על הרשות. נראה לי שבתוך הסיכום אולי נפנה בבקשה גם לשר הפנים וגם לשר החינוך ונגיד שהוועדה דורשת מהם - - - הוועדה דורשת ממשרד החינוך וממשרד הפנים להפעיל את סמכותם לפתרון הנושא.

ותקיים דיון מעקב. ברשותך, גבירתי יושבת-הראש, אם יורשה לי להציע, אני מציעה לשים לוח זמנים בסיכום. לחזור לוועדה לפני. לחזור לוועדה נניח תוך 14 יום לכל היותר. והדיון יהיה בטווח של חודש. שלושה שבועות.

תודה, מרב. תודה רבה.

ננעלה בשעה 12:04.